בוקר טוב, אני פותח את הדיון בנושא: הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה). זה החוק הגדול, חוק המסגרת. זה דיון שני. בדיון הראשון שמענו את דבריו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, רז נזרי, שדיבר באריכות על מהותו של החוק, ואני לא אאריך בזה כרגע. אני רק אחזור ואומר את מה שאמרתי גם בהזדמנות אחרת, אנחנו נקיים דיון מפורט בהצעת החוק הזאת. אנחנו נקיים על זה דיונים ממושכים וכבר הודענו מראש על לוחות הזמנים. נמשיך עכשיו את הדיון ויש לנו אישור מיושב-ראש הכנסת להתכנס שוב מארבע עד סוף הצבעות האי-אמון, בזמן הדיון הסיעתי.

כי אנחנו רוצים להזדרז במה שאפשר, ולא להזדרז במה שאסור. אני אומר את זה כל הזמן ואני לא אחזור על זה עשר פעמים. אני אומר שוב,

לפרוטוקול וגם לחברי הוועדה ותעבירו את זה לאחרים. המסגרת חשובה וחשוב שנקיים אותה בצורה נכונה. אני לא אתן למשוך אותה סתם, אבל אני גם לא אתן לקצר אותה סתם. בדיוק באיזון הזה יהיו לנו הרבה ישיבות, אני לא יכול להגיד מראש כמה ישיבות. אנחנו פותחים את הישיבה עכשיו, נמשיך אותה אחר הצוהריים ככל שיינתן לנו כי מדובר בהמון פרטים ובהמון דברים. מי שירצה להיות בעניין, יהיה בעניין ואני אשמח. מחר נקיים דיון החל מהשעה תשע וחצי בבוקר בצורה מרתונית עד אחר הצוהריים, ואולי גם בהמשך, אחרי המליאה אם תהיה מליאה קצרה. קבענו דיון גם ליום ראשון. הישיבות הללו יתקיימו כדי שנוכל להתקדם בעניין הזה, שנוכל לדון בדברים ונוכל להוציא תחת ידינו את הדבר המיטבי, תוך ידיעה שאנחנו במצב חירום, שאנחנו במצב שמחייב החלטות מהירות וגמישות, ומצד שני מחייב גם את העין הציבורית ואת ההסתכלות הנכונה שלנו לדברים. אני מבקש מחברי הוועדה לא לגרום לי לומר את זה עשר פעמים כי אני מתכוון לזה. לוח הזמנים נמצא בידיים שלנו, אבל אני גם לא אתן למשוך את זה סתם. כל דבר ענייני, יטופל פה עד תום כמו שהיה פה עד היום. ההסתייגות במקומה. את מייצגת כרגע חלק מהאנשים ואת סופגת את הכול בשביל כולם. אני לא מתכוון למשוך את הדיונים סתם,

ואני גם לא מתכוון לעשות אותם בפזיזות. גם לזה אין סיבה בגלל דבר אחד, וזה מה שהסברתי גם אתמול. עם כל הדיס-אינפורמציה שיצאה אתמול על הפגישות שהיו לנו עם ראש הממשלה ועם ראש המל"ל, דבר אחד כולנו יודעים: אנחנו אישרנו את כל התקש"חים והפכנו אותם לחוקים בשיטת הסלמי, לפי נושאים. זאת אומרת שמבחינת הוועדה, לממשלה יש את הכלים לפחות לחודש-חודש וחצי הקרובים. לכן זה אומר שאין בהילות מצד אחד, אבל יש נחיצות לגמור את הסכם המסגרת. אז למה הם היו מבוהלים אתמול? כנראה שהמספרים שמצויים אצל כולם ומבהילים גם אותנו, מבהילים את כולם. התקשר אליי אתמול דודי אמסלם ואמר לי שהם רוצים להביא חקיקה מהירה, תוך 24 שעות, במקום החוק הזה. לא, לא, זה משהו אחר. חבר'ה, תקשיבו אליי. זה שאני בתפקיד יושב-ראש ועדה, לא הופך אותי לדובר הקואליציה, אפילו לא למשאת חיי להיות חלק מאנשי לשכתו של דודי. אגב, אני אוהב אותו. הוא אחד מאנשי הציבור עם הלב הכי רחב שיש בעולם. אנחנו רוצים להבין מה הולך פה. אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. כרגע לא הגיע אלינו שום תזכיר של חוק. כשיגיע משהו כזה, נתייחס אליו. אמרו שזה חוק לוועדת הקורונה. מה, ועדת הקורונה לקחה לנו עבודה?

יעקב, אני קוראת את הוועדה לסדר.

אני מחכה לשמוע את הסיפורים של ממלא מקומי פה בוועדה,

כל הסיפור הוא שהולכים לסגור מסעדות.

איילת, אני אגיד לך מה קרה. הוא הסביר לי. האישורים שניתנו בוועדת הקורונה היו לתו הסגול, ל-250 איש, 300 איש וכולי. מה שיצא אתמול הוא שהממשלה רצתה לקבל החלטות, אבל לא יכלה להוציא אותן לפועל כי צריך כל פעם לחזור לוועדה.

מהותי אלא להיכנס למספרים, האם זה 200 או 250, האם זה 300 או 400. הם אמרו: זה דבר שהוא בעייתי מבחינתם והם מחפשים לו פתרונות. כרגע זה לא קשור אלינו. מה הפתרון?

כשזה יגיע אלינו, נדע. מה שחבר הכנסת גינזבורג אומר בלתי מתקבל על הדעת, אבל אתה אומר שזה בוועדת הקורונה. אי אפשר לשגע את האנשים. איילת, זה לא נמצא בפתחנו.

איתן, זה לא הפוך. היא צודקת. אין לך מושג מה אמרתי כרגע. יש לי מושג גדול. זה לא לכאן. בדיוק, יפה. כשיגיע אלינו נתייחס, ותשמעו גם את דעתי. אנחנו סיימנו עם רז נזרי ועכשיו נעבור למשרד המשפטים. יש עוד מישהו שצריך להרחיב בהמשך? אתה רוצה לדבר? משרד המשפטים מיצה את דבריו בישיבה הקודמת? לצורך הפתיחה בוודאי כן. אנחנו מעוניינים להיכנס לסעיפים עצמם ולהתקדם כמה שיותר מהר. גם אני מעוניין, אדוני, אבל אני רוצה לתת את האפשרות לומר את הדברים בפתיחה, בחלק העקרוני של העניין,

משרד הבריאות, רוצים לומר משהו? כן, ביקשת שאני אבוא. אני סגן ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות. שלחתי לוועדה כמה שקפים שאני רוצה להציג. חמישה שקפים, לא הרבה. אודי, לא הגבלתי אותך. תגיד את כל מה שיש לך לומר כאן בוועדה. אדוני היושב-ראש, ביקשתי קודם רשות דיבור. לא שמתי לב לזה. אני אעצור אותך לרגע, ד"ר קלינר. יש חוקים בוועדה אצלנו ואנחנו ניתן לחברי הוועדה לומר את דבריהם.

אני נדרש ללכת לנשיאות עוד מעט.

רוצה לומר כמה מילים על החוק, למרות שהתחלנו לדון בו. אני מקבל בימים האחרונים הרבה מאוד אמירות קשות ביחס לחוק הזה, ביחס לסוף הדמוקרטיה ואפילו השוואות בין החוק הזה לחוקי הנאצים. אלה דברים שמתועדים. בחוק הזה, וחשוב שזה יודגש גם אתה דיברת על זה,

מאגדים את כל התקנות וחוקי הקורונה שוועדות הכנסת השונות עסקו בהם לחוק אחד של ועדה אחת, ועדת החוקה, חוק ומשפט. זאת הוועדה שראוי שתדון בכל החוקים שהתפזרו לכל עבר וידורו תחת מטריה אחת. חוק אחד להכול. החוק המקורי, שביקשו בהתחלה להעביר, היה חוק אחר מהחוק שנמצא היום לפנינו. שר המשפטים עשה בתוך הממשלה עבודה כדי להכניס עוד נקודות שיגבירו את הפיקוח הפרלמנטרי, עוד מנגנוני פיקוח ואיזון בין הרשויות, המבצעת, המחוקקת והשופטת. יש שם שמירה על מוסדות הדמוקרטיה וזכויות הפרט ומעגנים באופן מפורש כך שלא תהיה פגיעה במוסדות הדמוקרטיה. לא תהיה פגיעה בהפגנות, בבתי משפט. לא תהיה פגיעה בעיתונאים, בכנסת, בחברי הכנסת ובנשיא המדינה, בכל מוסדות הדמוקרטיה. הפיקוח הפרלמנטרי נותר על כנו, בניגוד לכל הפייק-ניוז שדואגים להפיץ לכל עבר. מצד אחד יש מצב חירום בריאותי אמיתי, סכנה גם למשק וגם לבריאות הציבור, ומצד שני אפשרות לממשלה לתפקד ולכנסת לפקח ולאשרר, או לבטל תקנות שהממשלה תוציא מתוקף החוק הזה. אין פה שום פגיעה בדמוקרטיה ואנחנו נשמור על הדמוקרטיה. אנחנו כן נעמוד על האיזון הנדרש בין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת. אני מניח שגם בוועדה הזאת בראשותך, אדוני היושב-ראש, ייכנסו שינויים ותיקונים לתוך החוק המוצע, כמו שקורה בכל חוק שיוצא מהוועדה הזאת, שהוא משופר. מלוטש. מאפשרים פה דיון פתוח. נמשיך להילחם בקורונה

ומצד שני לשמור על הדמוקרטיה כפי שהתחייבנו. אנחנו נעשה את זה גם בכנסת הזאת. תודה רבה, אדוני. ביקשתם, וגם אני ביקשתי, שיופיע בפנינו שר המשפטים בעניין. אני מאוד מקווה שזה יקרה היום. אם לא, זה יהיה בדיון הבא בגלל שיש ישיבת ממשלה. הוא נתן את הסכמתו העקרונית לבוא לכאן לוועדה כשר משפטים,

להציג את התיקונים. אנחנו רוצים גם את מאיר בן שבת. את מאיר בן שבת אני אארגן לך לארוחת ערב. התוכנית "שירים כבקשתך" הסתיימה לרגע זה ואנחנו נעבור עכשיו למילים כבקשתי. קארין, בבקשה. אדוני היושב-ראש, שמענו בדיון הקודם את הטיעונים של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, רז נזרי. וגם אתמול שמענו את הקולות שיצאו מישיבת הממשלה, שכנסת זה דבר מטריד או יותר נכון, כנסת זה דבר מפריע,

בקורונה. אני כאן כדי לחזור ולומר שהכנסת,

הודיעו על זה אתמול והיום זה כבר נכנס לתוקף. זה לא יעלה על הדעת. אי-אפשר שזה יהיה סיסטמתי. אני חוזרת ואומרת,

זה דבר שצריך לעשות אותו, אבל

קח כראיה את ועדת החוץ והביטחון, יושב-ראש הוועדה נכנס לבידוד,

אף אחד פה לא מבין, הציבור לא מבין מה זה אומר, שוועדת משנה למודיעין לא

אני חושבת שחוק איכוני השב"כ היה נכון, ואני אולי היחידה מכל הכנסת שצעקה כשביטלו אותו. חשבתי שצריך לחוקק אותו מייד ולא להפסיק את השימוש בו. אבל מה לעשות שהממשלה הזאת שלומיאלית והיא משתמשת בו בצורה שלומיאלית.

אוקיי,

ולהתחיל את הדיון בחלק המקצועי שלו?

משרד הבריאות ייתן לנו את המבט שלו על החוק,

בבקשה, אודי. תודה רבה,

אני רוצה להציג פה את הנתונים הנכונים להבוקר, כדי שכולנו נהיה באותו - - - אתה יכול להזכיר לנו כמה חוקרות יש?

אל תגיד חולים.

בזה זה מסתיים.

תתחילו לעשות פה פרופגנדה. אתה רופא, אני חושב, נכון? אז לפחות

וזה לא סתם מגיע באיחור לאחר המגמה הכללית, כי לוקח זמן לפתח את המחלה הקשה. קודם ראינו את העלייה בכלל התחלואה ועכשיו

אגיע לזה

שאלות, בבקשה. אלי אבידר ראשון. אני רוצה להגיד רק

אם אתם מגדירים עלייה בחולים קשים מ-44 ל-66

גדעון, אנחנו לומדים ממך בכל יום,

אלי מעביר את המסרים שלו.

מטיף לנו מוסר כל היום.

קארין אלהרר, בבקשה. כדי לייצר אמון של הציבור בעוסקים במלאכה, צריך להיות סוג של

אבל המסר שרציתי לומר הוא שכמה שננסה לשמור על איזשהו מתווה שהוא ודאי, על איזשהו סדר קבוע ושגרת אירוע, עדיין אנחנו לא יודעים לצפות את הכול וקצב השינויים מאוד

כל הזמן יש הרגשה שאין שום התחשבות בניואנסים רלוונטיים,

יש פחות הדבקה בחוץ, יש יותר הדבקה במקומות סגורים. למה לא להתייחס לזה? אין הדבקה אצל ילדים בני שבע, יש הדבקה אצל ילדים בני 14. הדברים נעשים במשיחות מכחול עבות מדי וזה גורם להרגשה שלא נעשה מקסימום המאמץ להקל על החיים. לשטח את

איסור על התקהלות בתוך מבנה הוא 20 אנשים,

אבל לא משנה מה גודל המבנה. כי בסוף ההתקהלות היא הנושא. גם כשיש לי שטח ענק

מתוכם, יש 185 אנשים שנדבקו באירועים, כאשר אירועים כוללים גם חתונות.

מתוך 1,400. זה המון.

כדי לסבר את האוזן, במוסדות רפואה היו לנו 128 חולים בזמן הזה, ואלה אנשים שמסתובבים ליד חולי

שואלים שאלות, מקבלים תשובות.

אני לא הולך להפוך את זה עכשיו להייד-פארק.

אתה אומר לי מה לשאול? אני נותן לך גם לשאול. יש 180

במסעדה יש אוכל ויכול להיות בילוי שהוא לא אוכל בכלל. באוכל אפשר יותר להידבק כי יש כלים על השולחן או דברים כאלה, ובדבר אחר לא. אני אומר לכם כבר עכשיו, אודי, שמאחר ואנחנו הולכים לנהל כמה וכמה ישיבות בעניין הזה, אני מבקש להגיע לישיבות עם נתונים ברורים

מה אתם עושים כדי להכשיר 5,000 איש שצריך ומתי זה יקרה?

יש בחוץ הפגנה של עובדי מוזיאון המדע בירושלים, שבגלל טעות, ממש טעות החרגתם אותם מכול המוזיאונים.

ארבעה מוזיאוני מדע וכולם יכולים לפעול. במוזיאון המדע כתוב שמשהו שנוגעים בו ילדים לא יוכל לפעול. בכל העולם

המוקדן שאליו מגיעים יכול לתת פטור לאדם? אני אתאר את התהליך.

שם המוקדן יש לו סט מסוים של מצבים שהוא יכול לשחרר והוא משחרר. יש מצבים שבמובהק לא ניתן לשחרר ואז הפנייה נסגרת והאדם נדרש להישאר בבידוד. יש סט שעובר לקו שני, שיש

ועדה של הכנסת בוודאי הייתה יכולה להתכנס

אבל הענקנו לוועדה את הסמכות גם לבטל ובעצם להתערב בתקנות,

אותן בדיעבד.

אם יש הסדר שנקבע באופן מיידי ורוצים לאפשר לכנסת לבטל אותו, מרגע שהוא יתבטל, כמו כל הסדר - - - אבל אתם מכירים את

רגע האזרחים צריכים להתמודד עם השינוי בכללים שנקבעו, אבל איפה

קארין, רק דקה. אנחנו נכנסים כבר לגוף החוק. יש עוד גורמים שצריכים לדבר ולאחר מכן ניכנס לגוף החוק ונדבר על הכול. חבר'ה, לא בוער כלום ואנחנו לא בורחים

לכן צריך להבין שהקונטקסט פה הוא של חוק שהולכים להפעיל אותו בנקודות מסוימות, וכשיפעילו אותו,

גורמי המקצוע,

את זה אמורה לעשות הכנסת. הפרלמנט אמור לעשות את זה באופן רגיל וגם בזמנים של חירום.

נכון שיש את הנקודה של תקנות שעת חירום,

אנחנו לא אמורים להשוות את עצמנו למצב של תקנות שעת חירום. אני רוצה לומר עוד משהו מאוד כללי, שעלה גם מהדברים של רז ועולה גם בהרבה ויכוחים

זה אל"ף-בי"ת שהכרזה על מצב חירום יכולה לעבור בכנסת. זה לא צריך להיות עניין מאוד ארוך, זה לא צריך להיות עניין מאוד מסובך. אין פה הרבה איזונים,

אני מבין למה לא רוצים

צריך להיות כתוב שרק תקנות שהן מאוד מיידיות וחשובות ודחופות, צריכות להיות מאושרות בדיעבד, אבל הכלל צריך להיות שמאשרים את התקנות בכנסת מראש. גם אם הולכים על אישור בדיעבד, המודל חייב להיות כמו שפורסם בטיוטת החוק, עוד לפני שפורסם התזכיר. שם נאמר שאם ועדת הכנסת לא

הוועדה דנה בצדק רב במגפה הבריאותית, במגפה הכלכלית, אבל אנחנו בעיצומה של מגפה חברתית ואני רוצה להגיד כמה מילים על החלק הזה,

היום שמעתי בוועדה לזכויות הילד כי אחוז ניכר מהתוכניות של התוכנית הלאומית "360 ילדים בסיכון" עדיין לא חזרו לעבודה מלאה

החוק הזה אמור להבטיח שהדבר הזה לא יקרה. נושא נוסף הוא הקשר של

בהקשר הזה, גם כל הנושא של יציאה מאזור מוגבל וכניסה לאזור מוגבל גם שם אסור לשכוח את החלק של הטיפולים הנפשיים. לא רק שירותי רווחה אלא טיפולים נפשיים בהיבט

גם ההגנות על זכויות אדם אינן כתובות בהצעת החוק. זה בעצם יוצר הסדרים חדשים לחלוטין. אני רוצה לטעון שהליך החקיקה הזה מנוגד למתווה הזה שקבע המחוקק במסגרת סעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה, הוא מנוגד גם לפסיקה ולחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה בעניין הזה. אין פה באמת חקיקה ראשית אלא חקיקה ראשית שמאפשרת להתקין תקנות

גם זה מהווה בעיה ומוביל אותנו לדבר הנוסף שמטריד אותנו, והוא עניין השקיפות. הצעת החוק מתייחסת להיבט צר ומצומצם של הנגשת מידע לציבור רק במקרים מסוימים של מקום סגור או כללי

במקרה הקונקרטי הזה אני רוצה לטעון שלפי האמור בסעיף 44 לחוק יסוד: הממשלה, בדבר יציבות החוק, לא ניתן לשנות את חוק היסוד אלא ברוב של חברי הכנסת בשלוש קריאות. זאת אומרת,

בגלל שבהליכי החקיקה לא היה את הרוב הדרוש כפי שדורש חוק יסוד: הממשלה.

דבר אחרון, אני רוצה להתייחס למה שאמר נציג משרד המשפטים

אני חייב להתייחס לשני דברים ולתקן אותם. להבנתנו, התקנות העיקריות שמותקנות מכוח החוק,

הממשלה.

ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. זה לא אותו דבר ואלה תקנות ביצוע. התקנות העיקריות שקובעות את

אנחנו בהחלט שותפים לחלק מהביקורות האלה, אבל אני לא חושב לומר שיש בדבר הזה שינוי של חוק יסוד: הממשלה. אלה לא השלכות ספציפיות. ההשלכות מאוד רחבות כמעט לכל תחומי היום-יום.

לכן אנחנו חושבים,

בשונה מעמדת הממשלה, שהדברים האלה גם צריכים לעבור בכנסת. אני רק אומר שיש לנו עוד הרבה מאוד הערות לנוסח הזה, אבל כעניין עקרוני אי-אפשר להגיד שיש פה משום תיקון של מצב החירום שמוסדר בסעיף 38 לחוק יסוד: הממשלה. זה סוג אחר של הסדר. לפי סעיף 33 לחוק יסוד: הממשלה, הממשלה יכולה להאציל את סמכותה על שר מסוים. זה יכול להיות על ראש הממשלה לצורך העניין.

אני חושב שההסדר כפי שהוא היום לא קובע מלכתחילה את זה כראש הממשלה. אבל הממשלה יכולה לקבוע את זה? לנושא של סעיף 33 אנחנו בהחלט נתייחס. אחת המחשבות שהיו לנו בהקשר הזה הייתה שאי אפשר להפעיל את הסמכות מכוח סעיף 33(א) והממשלה לא יכולה לאצול סמכות. זאת בהחלט צריכה להיות הסתייגות שצריך להכניס. זאת אחת ההצעות שחשבנו להעלות לדיון בהקשר הזה.

12:55) אנחנו עוד לא בהסתייגויות אלא

אבל אני מקדימה את זמני.

אחרון חביב דרך הזום, אורן פסטרנק, מייסד מחאת "הריבון". שתי דקות, בבקשה. תודה רבה, כבוד היושב-ראש, אני רוצה להעלות מספר נושאים. הדבר הראשון הוא שנפלו פגמים קשים בהליך החקיקה מיסודו. משרד המשפטים נהג בצורה לא כשרה מהרגע הראשון עם החוק הזה. החוק הזה נחשף על ידינו בחג השבועות ואנחנו קוראים לו "מחטף חג השבועות". כמה שעות לפני כניסת חג השבועות פורסם התזכיר באתר של משרד המשפטים כתבנו על זה ופרסמנו ברבים כמו גנבים בלילה התנהגה כנסת ישראל. כמה שעות לפני כניסת החג כדי למנוע מהציבור להגיש התנגדויות.

למרות זאת, חשפנו את זה ברבים ודרך אגב, התקשורת ישנה עד עכשיו בכל הנושא הזה. אנחנו היחידים שמתעסקים עם זה. הבאנו למצב שהציבור הגיש 20,000 התנגדויות לחוק הזה, ואני חושב שזה דבר תקדימי אם תבדקו ברישומים כמה התנגדויות מגישים בדרך כלל. זה מראה את ההתנגדות העזה בציבור לחוק הזה ולדרך העברתו.

כ-48 שעות אחרי שהתחלנו את קמפיין ההתנגדויות, ראש הממשלה יצא בהכרזה שהוא חוזר בו מהסעיפים לגבי כניסת שוטרים לבתים ללא צו, וחיפושים ללא צו. בני גנץ אמר שגם לא תהיה פגיעה בחופש להפגין והורידו עוד כמה סעיפים. עקבנו אחרי הסיפור הזה, פרסמנו גם את התיקון להצעת החוק, שגם היא לא פורסמה והממשלה הצביעה עליה מבלי שזה פורסם לציבור. אני רוצה לציין שאתר משרד המשפטים אינו נגיש, מאוד קשה להגיש התנגדויות ואנחנו בודקים את זה מבחינת נתונים סטטיסטיים, של הלינק שמוביל להתנגדות וכמה הגישו את ההתנגדות. עשירית מהאנשים שרצו להגיש את ההתנגדות, הגישו.

הגענו ל-20,000 התנגדויות ואם זה היה בהליך נכון, זה היה מגיע ל-200,000. חברי ועדה יקרים, אני קורא לכם מפה להבין שאתם עושים מעשה פסול. יום יבוא ותהיה ועדת חקירה ממשלתית וכל התהליך הזה ייבדק. יהיו אנשים שישלמו על זה וישבו בכלא. יש פה מחטף. אנחנו שומעים את רז נזרי שאומר שלא תהיה פגיעה בחופש להפגין. זה שקר וכזב. אומנם ירד סעיף אחד שמדבר בצורה מפורשת על הפגיעה בחופש להפגין,

מנגד יש עדיין את היכולת בחוק הסמכויות לקבוע תנאים להתקהלויות ולפיכך לפגוע בחופש להפגין. אנו שומעים את הדברים בשולחן הממשלה אתמול, על כך שצריך להגביל את ההפגנות ויש שם הידבקויות. חברים, המדרון חלקלק. המדרון חלקלק. תודה רבה, אורן. חברים, אנחנו מבקשים מחברי הוועדה, קחו את הטלפון שלכם ותנסו להגיש התנגדות באתר משרד המשפטים. כך תבינו עד כמה זה בלתי אפשרי. זאת ועוד, כשהגענו ל-14,000 התנגדויות, אתר משרד המשפטים לקח בזדון את התזכיר והחביא אותו מתחת ל-30 תזכירים למטה על מנת שהציבור לא יוכל להמשיך ולהתנגד. תודה רבה. מצאנו את הדרך איך לגרום לציבור בכל זאת למצוא את התזכיר ואז הגישו עוד 6,000 אנשים. תודה רבה, אורן. אני רק מבקש להזכיר שהנושא שהזכרת בהתחלה, אורן, על כניסה לבתים, הורדנו את זה בהצעת החוק שלנו שעברה כאן, מה שהחליף את התקש"ח עד להסכם המסגרת. גם משרד המשפטים הוריד את זה, אבל אנחנו הורדנו את זה כאן בהסכמת כל משרדי הממשלה בעניין. נשארה כניסה לבתים, אבל עם צו בית משפט. בצו בית משפט זה בסדר. זה היה גם קודם. אחרון חביב, הידי נגב מהתנועה לאיכות השלטון, בבקשה.

עמדה מורחב ואני אשמח אם הוא יעמוד לנגד עיניכם. תודה למנהל הוועדה ששם אותו כחומר רקע לישיבה. אני אתן רקע בכמה מילים קצרות, ואחר כך כמה נקודות שאנחנו חושבים שצריך לתקן. בהצעת החוק ניתנו לממשלה סמכויות מיוחדות וחריגות במיוחד. אנחנו חושבים שגם אם הן נדרשות וגם אם לא, צריך לשים איזונים ובלמים הרבה יותר כבדים מכפי שהצעת החוק שמה על השולחן. אנחנו חושבים ששימוש בסמכות הכנסת להסמיך את הממשלה לתקנות המיוחדות האלה צריך להיעשות ביראת קודש ומתוך הסתכלות ארוכת טווח על האינטרסים והערכים המנחים את שיטת הדמוקרטיה בישראל. מכיוון שהצעת החוק הזאת פוגעת פגיעה רחבה וקשה, אנחנו חושבים שהדיון הציבורי כאן בוועדה צריך להיות רב ככל הניתן בהליך ממושך וסדיר כמה שניתן. הפיקוח הפרלמנטרי על החלטות הממשלה הוא פיקוח הכרחי ויש לחזק אותו במיוחד בהצעת החוק הזאת, שלמעשה מגבילה את חופש הפרט והחרויות באופן הנרחב ביותר שחוק ביקש לעשות אי פעם. אני אגע בכמה נקודות שאנחנו חושבים שצריך לתקן. הצורך באישור הכנסת להתקנת כל תקנה והטלת מגבלות נדרש לעשות לפני מעשה או במקביל, לא לאחר מעשה, אנחנו חושבים שצריך להוסיף פרסום נימוקים סדורים לכל החלטת ממשלה ושקיפות לכל החלופות שנלקחו בחשבון, גם מה היו החלופות שלא עברו לבסוף, אנחנו חושבים שצריך להוסיף לחוק הליך מוסדר להתקנת תקנות בממשלה, לרבות השתתפות של קוורום של מרבית השרים, אנחנו חושבים שההפללה והאפשרות לקבוע ענישה פלילית למפרים את ההגבלות, גם היא נדחקה וגם אם היא מאוד קיצונית, אנחנו חושבים שהיא לא צריכה להיות אלא ענישה מינהלית בלבד. לגבי הסמכת גורמי פיקוח עירוניים לאכיפת המגבלות, כרגע זה רק בידי הממשלה וזה ללא אישור הכנסת. זה איום ונורא בעינינו ואנחנו חושבים שלכל הפחות הכנסת צריכה להסמיך את גורמי הפיקוח, שהם לא המשטרה, לכל דבר ודבר. אגב, זה קרה בהצעת החוק שאישרנו ממש עכשיו, לפני כמה דקות, לקריאה שלישית. תודה, אדוני היושב-ראש, אז אני מתקן. לגבי המגבלה על קיום הפגנות, מגבלה אסורה בדמוקרטיה. גם הצבת תנאים, לפי דעתנו כתנועה שפועלת בשטח שלושים שנה, היא מגבלה ובסוף היא גורמת להחליף מיקומים ולכל מיני דברים שמייתרים הפגנות. אנחנו חושבים שלא צריכה להיות כל מגבלה על הפגנה. לגבי הוראות המעבר הוראת המעבר בסופה של הצעת החוק לא נדרשת ומזיקה. היא גם גורמת לכך שאנחנו נזדרז בהכנת החוק בוועדה וזה רק יגרום נזק להליך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה גם לכם. אני אבקש מגור להתחיל בהקראה. אנחנו נקרא ונדון על כל סעיף או סעיפים שהם חלק מנושא אחד. נשמע את משרד המשפטים ואת כולם. כרגע נקרא מהנוסח הכחול. מבחינת המבנה של החוק, יש את פרק א', שכולל את ההגדרות. לקראת הדיון מחר יש לנו נוסח שכולל הצעות לתיקונים על הנוסח. כרגע נתבסס על מסמך ההכנה שהפצנו לפני הדיון הקודם,

ההמלצה שלנו היא לא להתחיל עם ההקראה של סעיף ההגדרות ופרק א', כי ההגדרות יקבלו ביטוי במהלך הדיון בסעיפים השונים, כל אחד בסעיף הרלוונטי לו. ככל שבסוף יישארו דברים שלא הוקראו ולא נדונו,

יש בזה היגיון ואני מסכים. נתחיל עם פרק ב' ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה. אני אקריא ואחרי זה נציגי הממשלה יסבירו את הקונספט, ואנחנו נתייחס. יש לנו שורה של הערות כפי שהן מופיעות במסמך ההכנה שבפניכם. פרק ב' הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה. 2. "(א) שוכנעה הממשלה כי קיים סיכון ממשי להתפשטות נגיף הקורונה ולפגיעה בבריאות הציבור אם לא יינקטו פעולות מכוח הסמכויות הקבועות בחוק זה, רשאית היא להכריז על מצב חירום בשל נגיף הקורונה. לא תכריז הממשלה כאמור אלא לאחר שהונחה לפניה עמדת שר הבריאות בעניין. (ב) הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה תונח על שולחן הכנסת ועל שולחן הוועדה, בסמוך ככל האפשר לאחר שהחליטה עליה הממשלה. (ג) הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה תפורסם ברשומות ותיכנס לתוקף עם פרסומה, ואולם רשאית הממשלה, בהתקיים נסיבות דחופות ומיוחדות המצדיקות זאת, להורות כי ההכרזה תיכנס לתוקפה באופן מיידי ובלבד שתפורסם ברשומות בסמוך ככל האפשר לאחר נתינתה. (ד) הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה תעמוד בתוקפה לתקופה שתיקבע בה בהתחשב בהתפשטות הצפויה של נגיף הקורונה בישראל, ושלא תעלה על 45 ימים. ורשאית הממשלה להאריך את תוקפה לתקופות נוספות שלא יעלו על 45 ימים כל אחת. ביטול הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה. 3. (א) חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את ההכרזה על מצב החירום בשל נגיף הקורונה, תבטל הממשלה את ההכרזה.

הכנסת רשאית לבטל את ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה. (ג) ביטול ההכרזה לפי סעיף זה יפורסם ברשומות וייכנס לתוקף עם פרסומו." כהשלמה לדבר הזה, סעיף שלא נמצא ואני לא אקריא אותו, אבל אני אומר אותו לשם שלמות התמונה. לקראת סוף החוק יש את סעיף 41, שאומר שביום תחילתו של חוק זה, יראו כאילו ניתנה הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה, שתוקפה 30 ימים. יסבירו את זה נציגי הממשלה, אבל אני אומר שההכרזות הן ל-45 ימים בכל פעם, אבל עצם אישור החוק בקריאה השלישית משמעותו כבר הכרזה של 30 יום אוטומטית. אוטומטית מצב חירום? כן, מצב חירום לפי החוק הזה. בסוף החוק יש הוראת מעבר, שאומרת שעצם מעבר החוק בקריאה השלישית מהווה בבחינת הכרזה על מצב חירום.

זה דבר שצריך לשקול אותו, כי למעשה מה שהוא אומר, שהם אפילו לא מפעילים את המבחן שצריך לדון בו שצריך לדון בו, דרך אגב, סכנה לבריאות ולהתפשטות נגיף הקורונה וכולי. אני לא מבין מה זה להפעיל מצב חירום אוטומטי. זה כאילו מסיר אחריות. אני לא הבנתי את סדר הדברים. משרד המשפטים, תסבירו, בבקשה. בואו נתחיל את הדיון המהותי. אני ראש תחום משפט ציבורי במחלקת ייעוץ וחקיקה. אני אתייחס למבנה, כמו שאנחנו ראינו אותו, של ההכרזה, ובתוך כך גם למה שאנחנו מכנים הכרזה סטטוטורית, אותה הכרזה שכרגע דובר בה וכונתה האוטומטית. המודל שכתוב פה מקביל רעיונית למודלים דומים של הכרזה על מצב חירום מבחינת הרכיבים שקיימים. ברור לי שהאיזונים והפרטים הקטנים הם אלה שבסופו של דבר משפיעים על התוצאה ועל האיזון. מתחילת הדברים מדובר על סט שלם של הסמכות, וזה לב החוק. ההסמכות האלה לא דרושות בכל רגע ורגע, ולכן בנינו מעין מנגנון של הפעלה, מתג הפעלה טריגר בלעז. זה מתג הפעלה נורמטיבי שאומר: יש סמכויות, אנחנו לא רוצים שהן יהיו בידי הממשלה כל הזמן, ולכן צריך שתהיה הכרזה שמקנה את הסמכות או מפסיקה את הסמכות. דבר דומה קיים בחוק יסוד: הממשלה, אבל הוא קיים גם בחוקים רגילים שהזכיר היועץ המשפטי לממשלה, כמו פקודת המשטרה או חוק ההתגוננות האזרחית. המתג הזה, איך מפעילים אותו? אלה פרטים מאוד מאוד חשובים, אבל רעיונית צריך להבין שעצם קיומו שונה מהוראת שעה קבועה. דרך אחרת הממשלה אומרת: אני צריכה את הסמכויות, אני צריכה אותן לפרק זמן של חצי שנה,

קיומה של ההכרזה מלמד דווקא על ריסון גדול יותר. החוק כולו יעמוד בתוקף עד סוף חודש מרס, אם כך תחליט הכנסת לפי ההצעה. מכל מקום, גם בתקופה שבה החוק עומד בתוקף, הסמכויות יקומו לאחר שיקול דעת מינהלי ופיקוח פרלמנטרי,

הממשלה תחליט ותכריז על כך שיש בו צורך. כלומר, זה מתג נוסף לקיומה של הוראת השעה. זה כדי להבהיר את המבנה הבסיסי, מהי בכלל הכרזה ולמה היא קיימת. למה זה אוטומטי? אתה מתייחס ספציפית להכרזה. אני אציג את המבנה ואז אסביר למה. הוא מדבר על סעיף 41, ואני רוצה לדבר על משהו ראשוני. שעת חירום בנושא ביטחון, זה בא קודם מהכנסת,

ההכרזה היא הכרזה של הממשלה. הכרזה על מצב חירום רגיל לפי חוק יסוד: הממשלה, היא ככלל של הכנסת,

אפשרות אם הכנסת לא יכולה להתכנס - - - אבל הכנסת יכולה להתכנס. כרגע את מתייחסת לפרט מי מכריז. אני מנסה ללכת על המבנה ולעשות סדר מהם המרכיבים שצריך לדון בהם. זה מה שאני אומרת. אנחנו לא נמצאים בפגרה. הכנסת פעילה ואתם עושים שני דברים: ראשית, אתם נותנים מראש את הדבר הזה. אתם אומרים שמרגע שהחוק מאושר, מיידית יש שעת חירום. זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת כי אפילו לא הייתה הצהרה של שר הבריאות. קארין, אני יכול להפסיק אותך לשנייה? לא כולם מוכשרים. אני הייתי רוצה שהוא יציג את זה.

אבל הוא הציג. אנחנו נדבר על הכול. מעניין אותי מה שאת שואלת, אבל אני לא יודע לקשר את זה למה שהוא אמר. תסביר בקצרה את המנגנון, גם לעומת מה שהיה עד היום. כלומר, איך זה עבד עד היום? האם זה היה דואלי כך שגם לכנסת הייתה הזכות לעשות את זה וגם לממשלה? תן לנו את התהליך בקצרה. אחר כך תשאלי את כל השאלות. אני מבקש ממך לשאול.

אני מדבר על מצב של הכרזה ואני מבטיח להשיב גם על ההכרזה הסטטוטורית,

אבל זה פרט בכל התהליך. החוק כולו הוא חוק להוראת שעה. גם כשהוא בתוקף, אין סמכויות לממשלה. כדי שתהיה סמכות לממשלה, צריך לא רק שהחוק בתוקף אלא גם שהממשלה תעשה פעולה של הכרזה.

היא הכרזה: מי צריך להכריז?

אלה אכן שאלות ואני אתן את הפרטים. משניתנת ההכרזה, קמות הסמכויות. משניתנת ההכרזה היא מובאת בפני הכנסת והחוק אומר בצורה מפורשת שיש לכנסת סמכות לבטל את ההכרזה. החוק גם אומר לא רק שהממשלה צריכה לשקול שיקולים מסוימים עוד פרט שחשוב להגיע אליו בדיון בוועדת החוקה, מה הממשלה צריכה לשקול לפני שהיא מכריזה אלא שכתבנו בצורה מפורשת דבר שהוא לכאורה מובן מאליו, שהיא צריכה לשקול ואם אין צורך עוד בהכרזה, היא צריכה לבטל אותה. גם זאת אמירה משמעותית.

שההכרזה תהיה באמת לתקופה ההכרחית. ניסינו לכתוב הוראות שמבטיחות גם מלכתחילה וגם בדיעבד, והפרטים נמצאים. אני מתאר כרגע את קווי המתאר הכלליים של הרעיון. יש הכרזה, הממשלה מכריזה, מניחה על שולחן הכנסת, יש אפשרות לביקורת של הכנסת, כולל סמכות לבטל.

זאת לא רק ביקורת פרלמנטרית במובן של דיון, של שאלת שאלות וזימון השרים, אלא סמכות לבטל

ההכרזה. ההכרזה הלא סטטוטורית היא לתקופה של 45 ימים. הממשלה יכולה להאריך את ההכרזה בכל פעם, וזה נכון שגם מנגנון ההארכה דומה במובן הזה, שגם הוא החלטה של הממשלה שמונחת על שולחן הכנסת, ולא מנגנון של אישור מראש של הכנסת. אתה יכול לגעת בעניין האוטומטי?

כשאנחנו ניסחנו את הצעת החוק, ההנחה הייתה שמכיוון שזה מתג נורמטיבי כזה, שכאשר החוק יחוקק וייכנס לתוקף לא ידענו מתי הוא יחוקק יהיו שתי אפשרויות: ייתכן שהחוק יחוקק ביום שבו, כפי שלצערי לא נראה כרגע,

נהיה בניו-זילנד, לא יהיה שום צורך ואז ההוראה הזאת הייתה יורדת מסדר-היום כי לא היינו מציעים כממשלה, והכנסת בוודאי לא הייתה רוצה, אם החוק היה מחוקק ביום שבו אין שום צורך בסמכויות האלה. זה לא היה הגיוני ולא היה ראוי. אבל, כפי שנראה כרגע, המצב בישראל הוא כזה שאם הממשלה תעשה את הפעולה המינהלית המקצועית הדרושה ותעבור את התהליך שהחוק מחייב אותה, היא תגיע למסקנה שאכן הסמכויות נדרשות.

כן הייתה מכריזה. ואם הממשלה בלאו הכי הייתה מכריזה, אנחנו חושבים שנכון להציע לכנסת לייצר רציפות כך שלא ייווצר מצב שביום שלישי בשבוע החוק מחוקק, והממשלה צריכה להתכנס, לבחון את המצב ולהחליט באותו יום שהיא גם מכריזה את ההכרזה, אלא הכנסת בעצמה כבר עושה את זה. למה לא?

משום שנראה לנו שזה יוצר רצף הגיוני של התהליך. כשהכנסת מחוקקת התנאים האלה לא משתנים מבוקר עד ערב במובן שלא צריך את ההכרזה. אם יהיה איזשהו ספק, הכנסת יכולה למחוק את זה ברגע של סוף הדיון. אבל כשאנחנו יודעים מראש שזה נדרש, מדוע ליצור מהלך נוסף מיותר, כשהכנסת היא המחוקקת משתכנעת בעצמה, לא דרך הממשלה, שיש בכך צורך. אם הכנסת סבורה שאין בכך צורך ברגע החקיקה - - - (היו"ר גדעון סער,

אין בעיה לנקודת הזמן הספציפית הזאת.

רגע. יש בעיה לאישור בפעם השנייה. אבל לא על זה שאל חבר הכנסת סער, אלה שתי שאלות נפרדות. אתם מדברים על שתי נקודות זמן שונות. חבר הכנסת סער שאל על נקודת הזמן הראשונית, חברת הכנסת אלהרר שואלת עכשיו על ההכרזה השנייה. אלה שתי שאלות נפרדות ואני עניתי ראשית על השאלה של חבר הכנסת סער. אני חושב שהתשובה לפחות הסבירה את העניין. אני חושב שהבנתי. מה שאתה אומר בעצם הוא שבמצב שבו אנחנו נמצאים, ברור שאנחנו נכנסים לאותו מבחן שקובע החוק.

אני מלא משוכנע שרעיונית אפשר לעשות ככה חקיקה. יכול להיות, לפחות תיאורטית, שאתה תרצה לתת את הכלי הזה גם כשהעניין הזה קצת ישכך ולהגיד, צפוי משהו בחורף ולכן אני עדיין צריך את הכלי למרות שהמצב רגוע. בסך הכול, כל עוד המנגנון הזה לא הופעל על ידי הממשלה באמצעות הכרזה, עדיין יש לך תשתית נורמטיבית קודמת שעל פיה אתה יכול לפעול.

החוק לא מפקיע אוטומטית את התשתית הנורמטיבית שמכוחה אתה פועל היום. נדמה לי שלא החוק מייצר תשתית נורמטיבית חדשה. שימו לב שהערות חברי הכנסת, ובצדק מבחינתם, הן מדוע ההכרזה לא נתונה מראש בידי הכנסת. והינה כאן, ההכרזה הסטטוטורית דווקא מתקרבת לזה כי ההכרזה אומנם נעשית במסגרת חוק ולא במסגרת של ועדה, אבל ההכרזה הראשונה, שהיא קצרה יותר בתקופתה משכה רק שלושים יום ניתנת בידי הכנסת. אם הכנסת אומרת שההכרזה צריכה להיות בידי הכנסת וכאן כתבנו סעיף כזה, אתם אומרים למחוק את זה ולהעביר את ההכרזה לממשלה. אני חושב שהמתח בין שתי הרשויות הולך לכיוון שאומר שטוב שתהיה ההכרזה הסטטוטורית, שמוגבלת לשלושים ימים. לשאלתך, חבר הכנסת סער, הדבר הזה הוא רק לשלושים ימים ולאחר מכן כמובן נדרש להכריז שוב. אם במהלך תקופת שלושים הימים המצב ישתפר ולא יתקיימו הנסיבות שמצדיקות את ההכרזה, תהיה חובה על הממשלה,

להביא לביטולה. וסמכות בידי הכנסת לעשות זאת. הנקודה הובהרה. אפשר להסכים עליה או לא. אני מייד אתן לך את רשות הדיבור,

את רוצה לדבר על כל הנושא? זה לא העניין של סעיף 41, אלא לעניין ההכרזה והחזרה מההכרזה.

יש כאן איזשהו ניסיון, להבנתי, להקל בשינוי המצב כך שהממשלה תהיה סוברנית לשנות את מצב ההגבלות בהתאם למצב התחלואה. זה בסדר, אבל אם אתם מקבלים

העיקרון שהכנסת צריכה להיות עם יד על ההגה בעניין הזה, ואתם יודעים שהכנסת פעילה אנחנו לא במצב של תקופת בחירות. אנחנו במצב שהכנסת פעילה

הקונסטלציה הזאת הפוכה? אתם אומרים שקודם הממשלה קובעת ואז הכנסת יכולה לשנות. או שאתם יודעים מראש שהכנסת לא תצליח לשנות, כי יש רוב קואליציוני, או שאני לא מבינה את האירוע. אחרת זה יצור כזה חוסר ודאות אצל הציבור, כאילו הכנסת לא רלוונטית. אתם אומרים: ניתן לכנסת שבעה ימים לאשרר או לא. אנחנו מדברים על התקנות או על ההכרזה? אלה שני דיונים שונים. כרגע מדובר על ההכרזה, להבנתי. אני מסתכלת על סעיף 2(ג). אני רוצה לנסות להכניס את הדיון למסלול,

חברי הכנסת אומרים את דברם וגורמי המקצוע מתייחסים לאחר מכן לדברים שלהם. אם זה יתקיים כדיאלוג תמידי כזה, יהיה לנו קשה. חברת הכנסת אלהרר, קיבלת את רשות הדיבור לכל דבר ועניין.

אפשר לדבר? בוודאי. אפשר ורצוי, אבל זה לא יתקיים בצורת דיאלוג שבו כל אחד מעלה טענה קונקרטית כשאלה,

מתקיים דיאלוג אחרי כל חלקיק. אני לא יודעת להתנהל ככה. אם אני שואלת שאלה והוא עונה לי, זאת המטרה.

חברי הכנסת יתבטאו, כל אחד בתורו, הוא ירשום את השאלות ויתייחס אליהן לאחר מכן. אני מסתכלת על סעיף 2(ב), שאומר: "ההכרזה על מצב החירום תונח על שולחן הכנסת ועל שולחן הוועדה בסמוך ככל האפשר" אני לא מבינה מה זה אומר "תפורסם ברשומות ותיכנס לתוקף". בסעיף 2(ד) נאמר: "ההכרזה תעמוד בתוקפה ל-45 ימים". בעצם אתם אומרים שהכנסת לא יכולה לשנות

תרשום את השאלה ותשיב עליה לאחר מכן. בסעיף 3 הכנסת יכולה לבטל

אם כך, למה לא לתת לכנסת מראש את הכוח להכריז? אולי אני אוסיף איזושהי התייחסות. יש פה כמה רכיבים שצריך לתת עליהם את הדעת. קודם כל, יש את המבחן ב-2(א) להכרזה על מצב חירום ויש פה שני דברים שראוי לדון בהם. האחד, "קיים סיכון ממשי להתפשטות נגיף הקורונה או לפגיעה בבריאות הציבור, אם לא יינקטו פעולות" וכולי. אנחנו חושבים שיש פה שתי שאלות: האם סיכון ממשי זה רף גבוה מספיק מבחינה הסתברותית? אלה שאלות שהצגתם במסמך ההכנה לדיון וכולנו קראנו אותן. אני אשמח לשמוע התייחסות של נציגי הממשלה. סליחה, אדוני, חברי הכנסת יתבטאו עכשיו, ואחר כך הממשלה תגיב. זה לא יכול להיות כל הזמן שיח בין יועצים משפטיים. קראנו את הנקודות שלך, יכול להיות שאפילו שכנעת בחלק מהן ואנחנו רוצים להתבטא. אני עוזר להבנות את הדיון. לא. דיון לא יכול להתקיים כך שבהתחלה יש גורמי מקצוע,

משפטיים ומתישהו יגיע התור של חברי הכנסת להתבטא.

זה פוגע בחברי הכנסת? כרגע הוגדר שחברי הכנסת מדברים. גברתי סיימה את דבריה? לא, כי לא קיבלתי תשובה. איך אני אדע אם סיימתי? אם כך, אני אנצל את הרשות שנתונה לי כדי להתייחס להצעת החוק בנקודות העיקריות, שלפי דעתי הובנו בחוות הדעת שהוכנה לדיון לפרקים שנדון בהם היום. אני חושב שאלה הנקודות המרכזיות שבהן אנחנו צריכים לעסוק בדיון הזה.

הוא האם אנחנו מוכנים שלא להסתפק באישור מליאה או ועדת חוקה והכרזה? אנחנו מכירים ואנחנו גם עוסקים בשוטף בהארכות של מצב חירום מאז קום המדינה מדי שנה, לפעמים מדי כמה חודשים כמו שהיה לנו בשנה האחרונה. הדבר הזה מגיע לוועדה ומגיע אחר כך למליאה. אני חושב שיש עוד שורה שלמה של דוגמאות רבות ונוספות, שבהן הדבר הזה דורש את האישור הפרלמנטרי. ואני חושב שזה צריך להיות ככה גם במקרה הזה. אני לא יודע אם זה צריך להיות דרך הוועדה הזאת או דרך המליאה. נדמה לי שדרך הוועדה הזאת היא דרך המלך, אבל חייב להיות איזשהו גורם פרלמנטרי מאשר גם להכרזה וגם להארכה של ההכרזה. הנקודה השנייה, נגע בה היועץ המשפטי של הוועדה לפני שקטעתי אותו, שעניינה מה הרף או מה המבחן המהותי שמוצע לקביעת מצב חירום. אין שום ספק שהרף כפי שהוא נקבע בחוק, הוא רף די נמוך. הוא רף שקל מאוד לעבור מעליו. אני לא נכנס לכל האפשרויות שהועלו בחוות הדעת, אבל אני חושב שזאת נקודה משמעותית. נקודה שלישית שמפריעה לי מאוד באופן אישי היא נושא של קביעת עבירות פליליות חדשות. מדינת ישראל יש בה שפע של עבירות פליליות, שפע של ניהול הליכים פליליים נגד אזרחי המדינה. אני חושב שאנחנו שיאני עולם בנושא הזה. אם בכלל, המגמה הרצויה היא מגמה של הפחתת העבירות הפליליות והפיכת עבירות פליליות לעבירות מינהליות. לכן אני שואל למה שלא נסמיך לקבוע עבירות מינהליות. אני חושב שלא נכון להסמיך לקבוע בתקנות עבירות פליליות נוספות, כשאין לנו מושג מה הן יהיו. אני רואה בזה דבר מאוד מאוד מסוכן, גם כשלעצמו וגם כתקדים. אני חושב שאלה שלוש הנקודות העיקריות שאני רואה כרגע. עלו כמה נקודות אצל הדוברים שאני לא רוצה לגעת בהן, כמו האם ניתנות כאן סמכויות כלליות רבות מדי או לא. אני חושב שאלה שלוש נקודות עיקריות שהוועדה צריכה לגבש בהן עמדה האם היא רוצה להשאיר את החוק כמות שהוא, או האם נדרש שינוי כלשהו ממה שהוצע על ידי הממשלה. חברי כנסת נוספים, בבקשה.

אני אעביר ליועץ המשפטי את רשות הדיבור, להעיר את ההערות שהוא ביקש להעיר קודם לכן. חברת הכנסת פרידמן? יש לי מה לומר, אבל אני דווקא אשמח אם גור ידבר קודם. בבקשה. כפי שהתחלתי לומר קודם, סעיף 2(א) שקובע את המבחן היסודי, בעצם יש בו שני מרכיבים משמעותיים. המרכיב השלישי הוא משהו יותר ניסוחי אם לא יינקטו פעולות אנחנו מציעים לכתוב את זה באופן חיובי. שני המרכיבים הם בעצם הרף ההסתברותי שבו מדובר ורף הסתברותי למה? מה הסיכון שמפניו מבקשים להתגונן? דבר אחד שהתייחס אליו חבר הכנסת סער הוא לגבי הרף ההסתברותי, כאשר "סיכון ממשי" זה רף שאינו גבוה יחסית. יש רף של "ודאות קרובה", "הסתברות גבוהה" וכן הלאה, רף שהוא גבוה יותר. השאלה היא האם אין צורך להעלות את הרמה של הדרישה ההסתברותית. מה ההצעה המקצועית שלכם לעניין הזה? "סבירות גבוהה" או "הסתברות גבוהה" חשבנו בכיוונים האלה. לא "ודאות קרובה", אני חושב שזה אולי יותר מדי. השאלה היא סבירות גבוהה למה? פה מדובר על התפשטות נגיף הקורונה ופגיעה בבריאות הציבור. בעינינו, המבחן שמדבר על התפשטות נגיף הקורונה ופגיעה בבריאות הציבור באופן כללי, לא מספיק מהודק. לכאורה, האם כל פגיעה בבריאות הציבור מספיקה? האם מספיק שבן אדם אחד? האם ההתפשטות היא על אנשים ספורים? האם אין מקום לכתוב: התפשטות רחבה של הנגיף ופגיעה משמעותית בבריאות הציבור? אתה מסכים איתי שבמצב הקיים היום, גם במבחן הזה היינו נכנסים לגדר - - - נכון, אבל אם אנחנו צופים פני עתיד כמה חודשים קדימה, אנחנו לא יודעים האם זה לא יאפשר הפעלה של מצב החירום גם במצב

אני לא יודע אם זה עומד על הפרק כרגע ואולי זה אופטימי. השאלה היא האם לא צריך להגיד שזה בכל זאת סיכון כמובן, לא צריך להגיד שזה פוזיטיבי, שזה קרה, אבל שיש סבירות גבוהה להתפשטות רחבה, לפגיעה משמעותית וכן הלאה.

מדובר פה בסמכות להתקנת תקנות מאוד פוגעניות בזכויות, הסמכה מאוד רחבה. השאלה היא האם לא צריך להעלות גם את הרף ההסתברותי וגם את הסיכון שמפניו מתגוננים מבחינת הרוחב שלו והמשמעות שלו. הדבר השלישי, לפחות בשלב הזה לפני עניין הביטול, הוא ההיבט של האישור הפרלמנטרי ואני חושב שאפשר להסתכל על שלוש אפשרויות: אפשרות אחת היא שכמו במצב חירום, לפי חוק יסוד: הממשלה, ההכרזה תהיה מלכתחילה בכנסת. בהקשר הזה, ונוכח הצורך לתת פה מענה מהיר, יכול להיות שזה יותר מדי. הממשלה הלכה לקיצוניות השנייה שאומרת שלא מגיעים בכלל לכנסת, אלא הכנסת יש לה סמכות ביטול ואין צורך להגיע לכנסת באופן פוזיטיבי. אנחנו מציעים בהקשר הזה איזשהו מודל ביניים, שמדבר על זה שהאישור של הוועדה הוא בדיעבד. כלומר, אם בתוך שבעה ימים או 14 ימים ככל שהוועדה תחליט הוועדה לא

מצב החירום יפקע. כאיזון מסוים, אנחנו מציעים שאם הוועדה לא מכריעה בכלל, תהיה אפשרות לממשלה להמשיך ולהיערך עד שהוועדה תכריע.

לא לאפשר סתם משיכת זמן והוועדה תידרש לעניין. היא יכולה לאשר ויכולה לדחות, אבל אם היא לא נדרשה, הממשלה תוכל לחזור ולהאריך לתקופות קצרות. זאת הצעתנו. בבקשה, חברת הכנסת פרידמן. אני רוצה להדהד את ההצעה האחרונה. בעיניי הכי טוב היה שהכנסת הייתה מכריזה על מצב חירום, ואני אשמח לשמוע הסבר למה הכנסת לא זאת שמכריזה על מצב חירום. אם לא, צריך לקבוע זמן

כמו שבוע, והיה והוועדה לא אישרה, זה פוקע באופן אוטומטי. זה בכל זאת נותן משהו עם יותר משקל. אני גם רוצה להעיר על סעיף (ד) 45 ימים ועוד 45 ימים, אני חושבת שאלה זמנים מאוד ארוכים. היה יותר הגיוני לקבוע 30 ימים ואז עוד 15 ימים. ראיתי שבהשוואה בין-לאומית ישראל משתמשת בתקנות לשעת חירום הרבה יותר ממדינות אחרות בטיפול בקורונה. השאלה שלי היא למה, למה צריך להשתמש בתקנות לשעת חירום? אנחנו מחוקקים פה חוקי הסמכה, למה צריך

זאת שאלת תם. להשלים את השאלה של חברת הכנסת פרידמן, גם אם בהכרזה הראשונית יש אפשרות אולי לבוא בדיעבד, מדוע אי-אפשר שההכרזה תהיה מראש לפחות בהארכות הנוספות? אם אנחנו הולכים עכשיו שנה קדימה, אנחנו יודעים איך זה יהיה. תכלס, יהיו עוד ועוד ועוד הכרזות. גם אם ההכרזה הראשונית בסיטואציה ראשונית צריכה להיעשות אולי מעכשיו לעכשיו, ולכן היא צריכה לבוא בדיעבד, מדוע שבהארכות אי-אפשר יהיה לבוא מספר ימים לפני תום 45 הימים, ולקבל אישור מראש? בכל פעם מדובר ב-45 ימים בתוך טווח הזמן עד ה-31 במרס, שזה בעצם שמונה חודשים? בכל פעם 45 ימים?

אין סיבה לא לבוא לפני כן, ביום ה-40. מר זנדברג, יש לכם התנגדות שלפחות בהכרזה הראשונית יהיה תהליך שיאושר על ידי הכנסת? ברשותך, אני אשיב ויש באמת הרבה מאוד שאלות. אני מבקש את סבלנותכם במובן הזה שאני אנסה להשיב בצורה סדורה ובסוף להשיב על כל השאלות. אני אתחיל מהסוף, מהשאלה של חבר הכנסת סער. אני מזכיר שההכרזה הראשונית, לפי הצעת החוק הממשלתית, היא הכרזה שהכנסת בעצם מבצעת לא בכובע המינהלי אלא בתוך החקיקה עצמה. במובן הזה,

הממשלה הגיעה לכנסת, היא מציעה הצעת חוק ממשלתית ואומרת לה: ההכרזה הראשונית בידייך,

במובן הזה, השאלות שאומרות: למה שהממשלה לא תכריז גם את ההכרזה הראשונית, הולכות לכיוון הפוך מהכיוון שאליו חותרות שאלות אחרות ואומרות: יותר כוח לכנסת. אני מדבר כרגע רק על ההחלטה הראשונית ואנחנו הצענו, שהיא כבר תלויה במעשה החקיקה של הכנסת,

במובן הזה, אני חושב שלזה יש מענה. אתה אומר שלמעשה אישרנו את ההתנעה של התהליך הזה. נכון, מתוך הכרה של המחוקק באותו מועד, שהמצב בישראל אכן מחייב את אותן סמכויות. אני מזכיר שלמרות שיש צורך בשינויים דחופים בהגבלות הפרטניות, המעבר ממצב שבו אנחנו זקוקים לסמכויות האלה ויש בעיה בחוץ, לבין מצב שבו הכול יפה וטוב הרי לא מדובר בשינוי שמתרחש מיום ליום. זה שינוי שלוקח שבועות ולצערי, גם חודשים.

אם החוק הזה יחוקק בתוך שבוע-שבועיים-שלושה כמה שהכנסת תראה לנכון כנראה שהוועדה, לפני שהיא מאשרת לקריאה שנייה ושלישית, תדע להעריך מהו המצב בחוץ. בכך שהיא תאשר את סעיף ההמשכיות, ההכרזה הסטטוטורית, חברי הכנסת ייתנו את דעתם לכך שיש צורך בסמכויות. זה מעשה של הכנסת.

אני חושב שגם מנקודת המבט של חברי הכנסת וגם שלי, כמי שמנסה לראות את האיזון הכללי בין הרשויות, אני חושב שצריכה לנוח דעתכם במובן הזה. אני מקווה שהנקודה הזאת ברורה, לפחות לגבי ההכרזה הראשונית. לגבי ההכרזות האחרות, הסתכלות כללית על הפרק הזה, שאנחנו עוסקים בו בהכרזות זה יבוא לידי ביטוי גם אחר כך בנושא התקנות, סמכויות, כן פיקוח ולא פיקוח אנחנו צריכים לחשוב על אמצעי שמתאים למטרה. אנחנו כולנו, הרשות המחוקקת אתם מחוקקים את החוק ואנחנו, הרשות המבצעת שאמורה לבצע ולהיות אחראית בסופו של דבר גם על בריאות הציבור וכדומה, ומציעים את הצעת החוק, ביחד כמדינה צריכים לתת כלים שיבטיחו מענה למשבר הרפואי, חברתי וכן הלאה,

הכלי הזה צריך להתאים לתכלית. אם הכלי ייתן מענה מאוחר מדי, הוא פספס את התכלית. אם הכלי הזה ייתן מענה שפוגע יותר מדי בזכויות אדם, הוא גם פספס את התכלית. אנחנו לא חושבים שצריך לשנות את יחסי הכוחות בין הרשויות או לשנות את התפקידים, אבל כלי חייב להתאים למטרה שלו. אם הוא לא יתאים למטרה שלו, אין בו טעם. לפי הרעיון הזה ותחת התפיסה שהכנסת היא המחוקקת וכדומה העקרונות החוקתיים עיצבנו את ההסדר. בנינו מנגנון שבו ההכרזה היא מתג נורמטיבי נוסף על כך שזאת הוראת שעה. המתג הזה צריך להיות מופעל בדחיפות כזאת שאולי מחייבת מענה מהיר ואז לא יהיה נכון לבחור במסלול שיעכב את ההחלטה הזאת מעבר לפרק הזמן הראוי. זאת אמת המידה. בהחלט יכול להיות שחברי הכנסת יגידו שבאיזון הסיכונים שאנחנו מנהלים, נכון וראוי שיהיה פיקוח פרלמנטרי של אישור מראש, גם אם זה יעכב את המהלכים הממשלתיים בימים או בשבוע ויותר. אנחנו כממשלה חושבים שזה יכול להוביל לתקלה. אנשי המקצוע בממשלה, ואולי אחרי זה חבריי ממשרד הבריאות יוכלו להשלים, סבורים שבהתנהלות הרגילה של הכנסת, הצורך בדיון בהכרזה כזאת אם האישור יהיה מראש, או שהמעשה יהיה בידי הכנסת, יובילו לכך שיחולו עיכובים כאלה שיפגעו ביכולת של הממשלה לתת מענה לצרכים הבריאותיים, וכנגזר מזה הכלכליים, החברתיים וכדומה. זאת ההנחה, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. העיקרון הוא שמנגנון ההכרזה צריך להבטיח מתן מענה מקצועי וסמכויות מינהליות בזמן הרלוונטי והנכון. ההערכה שלנו היא שהכנסת, כפי שהיא פועלת גם עם תקופת החגים באמצע וגם ללא תקופת החגים, מעצם פעילותה לא בהכרח מסוגלת לתת את המענה לצורך של הכרזה מהירה בשיטת העבודה הרגילה. האם זה לא אפשרי? אנחנו חושבים שזה יעכב ויפגע בנו.

בוודאי שאפשר לעשות את היפוך היוצרות ולקבוע שהכנסת תחליט. בחוקי החירום האחרים זה לא כך. בחוקי החירום האחרים, למעט ההכרזה על מצב חירום לפי חוק היסוד זה המקרה היחיד שבו הכנסת מכריזה מראש, למשל בנושא של התגוננות אזרחית וגם בהכרזה לפי פקודת המשטרה לאירוע אסון אזרחי ההכרזה היא על ידי הגורם המינהלי והכנסת יכולה להתערב ולבטל. בחוק היסוד, נכון שההכרזה בידי הכנסת, אבל שם זאת הכרזה על מצב חירום שמאפשרת לממשלה להתקין תקנות שעת חירום, והמגבלות שחלות על תקנות שעת חירום הרבה יותר מצומצמות.

מרחב הפעולה של הממשלה הרבה יותר רחב מאשר הסמכת התקנות, שכאן החוק מנסה לתפור בצורה יותר הדוקה יחסית. גם שם, הממשלה יכולה להכריז, אם היא חושבת שהכנסת בעצם לא מחליטה. אני מזכיר שבמובן המהותי, השיקול צריך להיות הזמן, היכולת לתת מענה לצורך בזמן שהוא רלוונטי לחיים בחוץ, שהם לא רק הדיון כאן. אני מזכיר שהצעת החוק הממשלתית מדברת על כך שההכרזה תונח על שולחן הכנסת. לכנסת יש סמכות לבטל אם לא היו אומרים את זה, באמת זה היה רק דיון עקר ואם הנושא חשוב לה, הכנסת יכולה לקיים את הדיון למוחרת היום. היא יכולה לבטל את ההכרזה למוחרת היום, אם היא חושבת שהממשלה הכריזה שלא בצורה מבוססת או בצורה ראויה וכדומה. הכוח ניתן בידי הכנסת.

13:40) אבל אתה צריך לתת לה נשק. הנשק הוא שהיא יכולה לבטל. מה יותר מזה? מה העמדה שלך לגבי ההצעה שהעלה גור, בנושא של שבעת הימים? זה כן מתכתב עם הרציונל שאתה מדבר עליו. השאלה היא על הימים? ניסיתי להסביר את העיקרון שהטריד, מדוע הממשלה מכריזה, ורציתי להראות שאנחנו חייבים לבחור גם בפרק הזה וגם אחר כך כשנעבור לתקנות. האמצעי חייב להתאים למטרה, והמטרה היא מענה מהיר,

ואפקטיבי לצרכים בריאותיים ולצרכי החברה והכלכלה. אל מול זה עומד עיקרון, שאנחנו נותנים לו מענה, של פיקוח פרלמנטרי ומעורבות הכנסת בתהליך. ניסיתי להראות שבהקשר הזה, המתנה לכנסת יכולה לעכב. מה הכלים? הכנסת היא הריבון והיא יכולה להחליט שהיא מקיימת את הדיון באותו יום, ואחר הצוהריים היא מבטלת את ההחלטה של הממשלה. הכוח בידי הכנסת. עכשיו אתם אומרים שלא די בכך שהכוח בידי הכנסת, בואו נכריח את הכנסת לעשות פעולה כדי לממש את כוחה וסמכותה.

זה בעצם הרעיון. נכון, אבל ההליך המובנה הזה, אם הוא לא מתקיים, עדיין יש סמכות לכנסת וביחס בין הרשויות, כוחה של הכנסת לא נגרע. הרי בידה הכוח להתכנס ולהחליט. - - - אבל זה ממקום אחר. נשמעו פה הערות כאילו הממשלה לקחה את הכוח אליה, הדירה את הכנסת.

היא נתנה לכנסת את הסמכות והכנסת יכולה לעשות את זה. עכשיו שואלים האם אפשר להבנות מנגנון שבו הכנסת תהיה בעצם "חייבת" לדון תוך מספר ימים מוגדר וזה יחייב את הדיון הפרלמנטרי? זה בידי הכנסת. אנחנו כממשלה חוששים שאם הדיון יהיה קצוב לשבעה ימים, נניח חזינו גם בתקופת המשבר הנוכחי דיונים בכנסת שלא מתנהלים בלוח הזמנים שהממשלה הייתה מעוניינת בהם ההצעה הממשלתית היא לא לקחת את הסיכון הזה ולא לקצוב זמן קצר שבסופו ההכרזה תפקע. אם ההכרזה לא תפקע, יש בו איזשהו דיון ואיזושהי טרחה, אבל לפחות לא לקחו מהממשלה את הכלי שהוא חיוני בעיניה. אם כן יפקע, יש פה סיכון. אני מחזירה אותך להערה של ד"ר פוקס מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, שהיה בה הרבה טעם, כאילו הממשלה רוצה בריאות ואנחנו רוצים דמוקרטיה.

אני אומרת שבסוף האמון של הציבור קשור בתחושה שהוא נשמע ושיש פיקוח. זה גם תורם לבריאות. אנחנו בתוך עמנו יושבים והכנסת חלשה,

חברת הכנסת פרידמן, לכן ציינתי שהצעת החוק הממשלתית נותנת לכנסת את הכוח האולטימטיבי ואומרת: בידייך לבטל. מה יותר מזה? רוצים לבטל פעמיים? בעצם אתם אומרים: אני רוצה לכפות על הכנסת שהיא תעשה שימוש בדיון.

אבל זה לא אל מול הממשלה, זה אל מול הכנסת עצמה. ואם הכנסת לא עושה את תפקידיה, זאת בעיה של הכנסת. כאילו שהממשלה פוגעת בכנסת. אם הכנסת לא דנה, זה יתבטל וזה באמת מכריח את הכנסת לדון. ואם היא לא דנה וזה מתבטל, אז אנחנו כממשלה והחברה בכללותה נמצאת בבעיה. אם הכנסת דנה לגופו של עניין ומחליטה שההכרזה אינה ראויה, החלטתה של הכנסת גוברת על החלטת הממשלה. אבל אם הכנסת לא דנה או מתעכבת, מסיבות כאלה ואחרות, וזה יוביל לתוצאה שההכרזה תתבטל, הממשלה חושבת שזאת תוצאה שהיא ממש לא טובה, שלא לומר מסוכנת. ברור. אם הכנסת לא עושה את תפקידה זה מצב מסוכן. המודל שאנחנו מדברים עליו הוא בעצם מודל שקיים גם בחוק ההתגוננות האזרחית, גם בפקודת המשטרה. המודל שאומר שאחרי זמן מסוים, בשביל להאריך עוד צריך את הכנסת נותנים עזרה ראשונה לממשלה, אבל אז צריך לבוא לכנסת באופן פוזיטיבי, לא כסמכות ביטול הוא מודל שקיים בהקשרים אחרים. השאלה היא למה הוא לא טוב פה. נכון שזה יותר מסובך שם, אבל בחוק יסוד: הממשלה, גם יש

זה בהליך חקיקה, אבל עובדה היא שבמציאות הכנסת לא עשתה את זה. היא לא נקטה בהליכים לבטל תקש"חים.

בסופו של דבר, המודל המקובל יותר בהכרזות הספציפיות הוא המודל שבאים לכנסת אחרי כמה זמן באופן פוזיטיבי בשביל לקבל הארכה. האם יש פה שינוי ממודלים של הכרזות שעות חירום כאלה ואחרות? כן, נציגת משרד ראש הממשלה. כל הכרזה קצת שונה ואני לא אעשה השוואה מדויקת בין כל המודלים, אבל אם נשים לרגע בצד את חוק היסוד אפשר לדבר גם עליו בהכרזות הספציפיות של חוק התגוננות אזרחית ושל אירוע אסון המוני בפקודת המשטרה, מגיעים לכנסת כעבור פרק זמן לצורך הארכת ההכרזה. הכנסת לא עושה פיקוח פרלמנטרי על המגבלות הספציפיות, כלומר ההכרזה היא מתג ההפעלה של כל האירוע. פה יש שני שלבים: יש את ההכרזה ויש את התקנות, שעוד לא הגענו אליהן. ההכרזה אומרת שנכנסנו לסיטואציה, אבל היא עדיין לא ההגבלות הפרטניות. זה השלב הבא של התקנות. אבל אם ההכרזה צריכה להיות כפי שהיא נעשית בדברים אחרים, הטקט השני הוא כבר בעיה אחרת, עניין אחר לגמרי. אבל בהכרזות אחרות לא מגיעים לכנסת בטקט השני. מכריזים על מצב מיוחד בעורף והאלוף סוגר את בתי הספר, בלי לחזור לכנסת. כל המודל שונה. בהכרזות אחרות, ההכרזה היא האירוע, היא מתג ההפעלה ואחר כך הרשויות המדינתיות הממשלה, לפעמים אפילו לא הממשלה עצמה אלא בהתגוננות אזרחית זה המפקד הצבאי קובעות את המגבלות בלי לחזור לכנסת. כאן ההכרזה היא רק מתג ההפעלה, היא עדיין לא המגבלות עצמן. זה לא מלא. קודם כל, האזור מוגבל ואפשר להפעיל אותו מייד אחרי זה, ולא חוזרים לכנסת בשביל אזור מוגבל. שנית, גם התקנות עצמן, לפי המודל הממשלתי, הן באישור בדיעבד.

כבר עצם ההכרזה על מצב חירום נותנת הרבה מאוד פעולה, בוודאי באזור מוגבל, שבכלל לא מגיעים, אבל גם בתקנות אחרות שהמודל הוא אישור בדיעבד. אפשר במשך הרבה מאוד ימים כבר להפעיל סמכויות מאוד פוגעניות בלי שבכלל באים לכנסת. אתם צריכים להחליט איפה אתם רוצים לתת את הכוח המוגבל הזה. את אומרת שיש פה שני טקטים ולכן זה שונה. הסברת מצוין ואפילו השתכנעתי. אני לא רוצה מצב שבו הכנסת הופכת להיות

לא תכליתי של משהו, אבל כל עוד זה לא שם ויש תאריך תפוגה דיברנו על זה ואמרתי בישיבות קודמות שאני פועל נגד עצמנו,

אנחנו לא יכולים לגרום למצב שלא נתנו לו דברים בתקציב או לא חידשו איזושהי פעילות שהוא רצה, כל המשק מחכה למשה רבנו שירד למטה.

אבל עדיין זה חייב להיות בחלק הפוזיטיבי ולא בחלק שבדיעבד. אם הכוונה היא שבתום התקופה הראשונית שבוע ימים נראה לנו כזמן מאוד קצר הוועדה בכנסת לא עשתה שום פעולה, כלומר לא החליטה כן או לא בצורה פוזיטיבית, זה ממשיך וההכרזה לא פוקעת, במה שינינו? אלה רק הסדרים פנימיים של הכנסת? אם אומרים שההכרזה פוקעת, לנו כממשלה יש בעיה, אבל אם ההכרזה לא פוקעת, מה המשמעות? שיש חובת דיון לוועדה? אין לנו בעיה שתהיה חובת דיון לוועדה כל עוד זה לא מוביל לפקיעה שמחייבת את הממשלה. אנחנו לא מקבלים עכשיו החלטות. אנחנו רוצים ללטש. ראיתי שנציגת משרד הבריאות רוצה לומר דברים בעניין.

אני סגנית היועץ המשפטי, משרד הבריאות.

אנחנו מדברים פה על מודל אחר לגמרי. בפקודת המשטרה, ברגע שיש הכרזה אוטומטית לגורמי הביצוע בשטח יש הרבה מאוד סמכויות ולא נדרש אקט נוסף. פה אנחנו מדברים על משהו אחר, כפי שהציג עורך הדין רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בדיון הפתיחה, ההכרזה היא רק המפתח. ההכרזה היא תנאי הסף הראשוני כדי שניכנס לעולם של חוק הסמכויות המיוחדות, והממשלה תוכל להתקין תקנות.

הלב כאן הוא סעיף 4. אבל עדיין יש דברים שהממשלה כן יכולה לעשות. נכון, ההכרזה נדרשת לנו כבסיס. זאת רמת הבסיס. אנחנו חייבים שיהיה איזשהו מצב של הכרזה כדי שנוכל להתקין תקנות. את לא עונה לי על השאלה. גור, היא טוענת משהו אחר. היא אומרת שהממשלה, בהכרזה כזאת, זה הזמן שלה להתקין תקנות ואז מתחילים תהליכים רגילים ונורמליים. התייחסתי לזה קודם. וגם לגבי התקנות עצמן יש פרק זמן שבו הממשלה יכולה לפעול. זאת מסגרת של אישור בדיעבד. זה אישור בדיעבד שנדרש להתקבל תוך שבעה ימים. אנחנו מחויבים להניח את התקנות ברגע שהן מותקנות על שולחן הוועדה. הוועדה יכולה לקבוע דיון גם תוך שעה-שעתיים.

לאחרונה אנחנו כל הזמן בכנסת ולהערכתי, גם כשהחוק ייכנס לתוקף. אל תגידי שאת לא נהנית. הבנתי שההכרזה נותנת את הבסיס לכל האירוע, לובשים שכפ"צים. זה בסדר, זה מצוין ואני מקבל את זה. השאלה היא האם יש דברים שיכולים ליפול מיידית מההכרזה הזאת, או שאלה רק תקנות שאתם מתקינים ואז יש לנו את האפשרות לבדוק, לבחון או לבלום. זאת נקודה מאוד חשובה, תרחיבי אפילו.

עיקר הסמכויות שההכרזה מאפשרת לנו היא האפשרות להתחיל להתקין תקנות במגוון נושאים שמפורטים בהמשך לאורך כל סעיפי החוק. בעצם, סעיפים 6 עד 12 לחוק מפרטים את התקנות שאותן הממשלה תוכל להתקין ברגע שיש הכרזה, כמובן בפיקוח מאוד צמוד, לטעמי, של הפרלמנט ושל הוועדה. נושא נוסף, כמו שנאמר פה, הוא העניין של האזור המוגבל שדנו בו באריכות בשבוע שעבר. גם לגבי אזור מוגבל, והסברנו בדיונים הקודמים, אנחנו עדיין נצטרך הכרזה נוספת. כלומר, יש הכרזה שיש מצב מיוחד לפי החוק. ואז יש הכרזה על אזור מוגבל בפרמטרים שתיקנו בזמנו?

ואולי נתקן עוד קצת בעתיד. יכול להיות שגם כאן הוועדה תבקש לתקן. וגם ההכרזה של ועדת שרים גם היא תונח בפני הוועדה כך תיקנו בשבוע שעבר וגם את זה הוועדה תוכל לשנות. גם זה לא אוטומטי ונדרשת הכרזה נוספת של אזור מוגבל עם כל התנאים. אבל בממשלה, לא בכנסת. זה כל העניין.

אבל ההכרזה הזאת של אזור מוגבל מגיעה מיידית לכנסת,

היא אומרת שבסוף זה שתיים-שלוש הכרזות. הדיון בוועדה יהיה דיון קונקרטי בהכרזה ספציפית על אזור מוגבל. בעיניי זה הרבה יותר נכון. זאת לא השאלה. השאלה היא לא אם הדיון הוא קונקרטי או לא. השאלה היא האם קורה משהו, האם הממשלה מקבלת כוח עצמאי שלא תלוי באישור פרלמנטרי בעקבות הכרזה על מצב חירום. והתשובה היא כן, היא מקבלת גם באזור מוגבל ועדת השרים מקבלת סמכות שלא תלויה באישור פרלמנטרי באזורים מסוימים.

הכנסת יכולה לבטל את זה, אבל זה כוח שהממשלה מקבלת מלכתחילה. גם לעניין התקנות היא מקבלת כוח למשך ימים לא מבוטלים להטיל מגבלות מאוד מאוד חמורות. בהקשר הזה, אי-אפשר לומר שהכול ממילא בכנסת מייד. אני לא בטוחה שהמילה כוח היא המילה הנכונה. הממשלה מקבלת סמכות. היא מקבלת סמכות להתקין תקנות, היא מקבלת סמכות לקבוע להכריז אזור מוגבל, אבל הסמכות הזאת מותנית בהרבה מאוד תנאים שייקבעו עכשיו בחוק כרגע כבר בהצעת החוק. הממשלה נדרשת לעמוד בהרבה מאוד תנאים כדי להשתמש ולפעול בהתאם לסמכות הזאת. בנוסף לכל זה, קיימים כמובן כל התנאים של המשפט המינהלי, של חוקי היסוד, כל המבחנים שהממשלה או הגורם בעל הסמכות נדרש לעמוד בהם, כדי להתקין תקנות או להכריז על אזור מוגבל או כל פעולה אחרת שפוגעת או עלולה לפגוע בזכויות יסוד. והכול, כמובן, בהתאם למידת הפגיעה וכולי וכולי. אני אעצור אותך כאן כי אנחנו מתקרבים לסיום. ד"ר עמיר פוקס, אתה יכול להגיד כמה מילים, אם אתה רוצה ואם לא, זה יהיה בהמשך הדיון. אנחנו נתכנס בשעה ארבע ועשר דקות להמשך הדיון בזמן המליאה.

רצית לומר משהו בקצרה?

הרי יש לנו את חוק יסוד: הממשלה, ורציתי להקריא ממנו. למה זה צריך להיות כל כך שונה. "הכרזת מצב חירום ראתה הכנסת שקיים במדינה מצב של חירום, רשאית היא ביוזמתה, או על פי הצעת ממשלה, להכריז על מצב חירום". נכון, בסעיף (ג) כתוב: "אם קיים במדינה מצב חירום ועקב דחיפות העניין יש להכריז על מצב חירום עוד לפני שניתן לכנס את הכנסת, רשאית היא להכריז על מצב חירום". בעצם הממשלה מכריזה לפני זה ויש שבוע ימים. אני לא מבין למה דווקא מצב החירום של הקורונה יותר חירום ממצב חירום ביטחוני. זאת אנומליה שדווקא מצב חירום בריאותי, שאני ממש לא מזלזל בו, צריך לעבור ישירות בממשלה. אני מאוד מסכים עם ההערות של גור. לא נכון שזה שהם צריכים גם להתקין תקנות או גם להכריז על אזור מוגבל, מרפא את הבעיה הזאת. זה שיש עוד משהו שהממשלה צריכה לעשות, לא נותן את הכוח לכנסת. הכנסת צריכה להיות זאת שיש לה את הסוויץ'. תודה. משרד המשפטים, רציתם להגיב על הדברים הללו?

יש הבדל נוסף בין המודלים של ההחרגות האחרות שצוינו כאן - - - המודל שהוא נתן, מה רע בו? אני לא אומר מה רע בו, אלא אציין את ההבדלים. לא, לא. תגיד לי מה רע בו ומה הסיבה שלא להשתמש בו גם בקורונה. אלה מודלים אחרים. המודל שקיים בחוקים אחרים הוא מודל של צ'ק פתוח. אנחנו לא יודעים כיצד הממשלה תשתמש בו ויכולים להיות הרבה מאוד מצבים. המודל של הקורונה הוא אירוע ידוע. הכנסת יודעת בדיוק במה מדובר, מה סוג האירוע ומה הסיכונים שעלולים להיות בו. לכן, זה שונה ממודל שהוא צ'ק פתוח. לכן יש הצדקה לאבחנה בין המודלים האחרים לבין החוק הזה. זה צ'ק פתוח וזה כרטיס אשראי פתוח.

בסופו של דבר, הכנסת תשתמש בחוכמה באפשרות של הביטול. אם נהיה עם 1,000 חולים ליום, כמעט מיותר לדון בזה כי ברור שאנחנו במצב חירום. אם נהיה עם 10 חולים ליום, יכול להיות שבאמת יהיה צורך בפיקוח פרלמנטרי.

רצית להוסיף משהו? מילה אחרונה ואנחנו מסיימים. כן. ההבדל המהותי בין סעיף 38 לחוק יסוד: הממשלה, לבין ההצעה הזאת וחקיקת חירום אחרת שיש בחוק ההתגוננות האזרחית או בפקודת המשטרה, כפי שהוצג גם קודם,

שבחוק היסוד המכונן היקנה לממשלה סמכות להתגבר על חקיקה ראשית של הכנסת. בשביל סמכות כל כך פוגענית כזאת, להתקין תקנות שעת חירום כשמדובר בכלי מאוד קיצוני, מאוד חריג ומאוד מיוחד, יש צורך בהחלטה של הכנסת להכריז על מצב חירום, אלא במצב מאוד מאוד חריג שבו הכנסת אפילו לא יכולה להתכנס ואז גורמי ממשלה יוכלו להכריז בעצמם על מצב החירום. וזה דבר שלא קרה אף פעם. מה את מסבירה לי? זה בעצם בניגוד להצעה.

אני מסבירה למה הצעתו של עמיר פוקס לא נכונה. לא נכון להשוות בין מה שאנחנו מציעים כרגע חקיקה רגילה שמקנה סמכות לממשלה להתקין תקנות רגילות שאין בכוחן לגבור על חוקים של הכנסת לבין חוק היסוד שיש לו מתכונת מאוד מיוחדת וסמכויות מאוד פוגעניות, הרבה יותר מרחיקות לכת מאלה שאנחנו יכולים לעשות. הם יגברו מכוח חוק המסגרת.

חוק המסגרת לא מקנה סמכות בתקנות להתגבר על חקיקה ראשית של הכנסת. חברים, אנחנו נעצור כאן. יש לי מחשבה לגבי ההמשך, ויכול להיות שנחזור בסוף לעניין של ההכרזה.

רוצה לראות את כל השרשור של הדברים וכשנראה את הכול, נוכל להתייחס גם לדברים אחורה. אני מסיים את הדיון. לא סיימנו וגם לא קיבלנו התייחסות ממשרדי הממשלה למבחנים. אנחנו נמשיך את הכול. אנחנו נשמע את כל השאלות ואת כל התשובות, כמובן. אני נועל את הישיבה כרגע ונמשיך אותה בשעה ארבע ועשר דקות. תודה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:00.